שלום רב, אני מתכבדת לפתוח את הישיבה. א' ר"ח אדר א'.

ממשרד הכלכלה והתעשייה למשרד הבריאות. מאוד מרגש שהגעתם מרחוק.

מנכ"לי המשרדים. במסגרת ההסכמות האלה אנו עתידים להביא לאישור ועדת הבריאות תקנות שיהיו עתידות להיכנס לתוקף בחודש אוגוסט. מקובל גם על הבריאות וגם על הכלכלה